אני פותחת את ישיבת הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון המגדרי, היום ה-23 בנובמבר,

נתמקד בהצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול למאבק לאלימות כלפי נשים. אני קודם כל רוצה לברך את